שלום, אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שלישי, יח' באייר, התשפ"ג. על סעיף ב' לא נצביע. על סדר-היום: העברת החוק שיידון בוועדת הכנסת. החוק היה תקוע תקופה ארוכה בוועדה לביטחון לאומי ואנחנו רוצים לקדם את החוק. ישנן שלוש הצעות חוק: 1. הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים - - - זה על דעת יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי?

- - התשפ"ג-2022, 729/25 של חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי. 2. הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים, התשפ"ג-2023, 1299/25, של חבר הכנסת אליהו רביבו. 3. הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים, התשפ"ג-2023, 1725/25, של חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי כנסת. מישהו רוצה להתייחס? כעיקרון, ברור שוועדת כנסת זה לא המקום הכי אסתטי ונכון אבל בסיטואציה הזאת, שהחוק תקוע שם, זאת סנקציה שוועדת כנסת לפעמים מפעילה ולוקחת חוק מוועדה.

אני לא מתנגד לזה. אין דרך להצדיק את ועדת הכנסת. אז מה, את ממליצה להקים עוד ועדה מיוחדת?

להעביר את זה אולי לוועדה מתאימה. כמובן שהוועדה המתאימה היא ועדת הפנים. היא הוועדה הראשונה שמתאימה. גם אז היא התאימה בחוק הקודם. אז יו"ר ועדת הפנים, אם אני זוכרת נכון, לא רצה לדון בזה. הוועדה המשותפת זה גם דיון במליאה? לא, זאת הודעה. אז בואו נקים ועדה משותפת של כנסת וביטחון לאומי בראשותך. תשב פה בחדר ולפחות זה יהיה - - - כל הצעה שאני מנסה אמרו לי שזה בעייתי. ועדות מיוחדות, אמרו לי יותר מידי.

יש באמת יותר מידי ועדות משותפות. תשאירו את זה פה. אני מנסה לחשוב האם לוועדה שלא קשורה לגמרי?

הרעיון של ועדה משותפת, כשיש משהו שבאמת שייך לשתי ועדות. פה זה שייך לשתי ועדות. הושב-ראש מוועדה אחת והנושא מוועדה אחרת. קודם היתה ועדה מיוחדת. זה מה שהצעתי בהתחלה. זאת היתה משותפת לא מיוחדת. מיוחדת היו החוקי יסוד.

היתה ועדה משותפת, אז אי-אפשר להסמיך אותה לעוד חוק אחד? לא, זה לעשות אותה מחדש אבל זה בלי דיון במליאה. זה בלי דיון במליאה אם היתה משותפת? בכל מקרה זאת הצבעה במליאה. לא, הצבעה במליאה לא מטרידה אותו, דיון במליאה מטריד אותו. זה דיון או רק הצבעה?

בלי דיון? אז בואו נשלח לשם. זאת ועדה ברשותך. לא משנה לאיזו ועדה תעביר, זה מצריך. זה מה שאנחנו עושים עכשיו.

בגלל זאת מיוחדת - - - היא לא היתה מיוחדת, היא היתה משותפת. לא, אם מקימים מיוחדת זה מצריך. אבל אותה ועדה משותפת שדנה בחוק ההוא, אפשר להסמיך אותה כאן ולפתור את זה בלי דיון במליאה? אפשר להגיד שזה יהיה באותו הרכב. אני חוזר שוב. אמרו לי על ועדות מיוחדות ועל ועדות משותפת. מה לעשות? ועדת הכנסת היא הלב של כל הוועדות, של ההתנהלות והניתוב. אני גם מנצל את זה שאני יושב-ראש והתעסקתי בחוק של הגירוש. מבחירה אני גם עושה את זה. לא, אני תומך בזה שתהיה היושב-ראש. במקרה הזה יותר נכון מיוחדת. המשותפת שדובר אתמול על הקמתה בחוק העונשין, היא ועדת הבריאות, זה משהו שיתאים לגמרי לוועדת החוקה. אנחנו לא דנים בסעיף ב' כרגע, אולי שכנענו שם. בואו נצביע, נגיש רביזיה ונחליט אחר-כך. אתה לא רוצה הפוך? לא, נעשה על הכנסת, נגיש רביזיה ונחליט. מי בעד לוועדת כנסת? הצבעה שלושת הצעות החוק יועברו לוועדת הכנסת. שלושת הצעות החוק יועברו לוועדת הכנסת. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:10.